צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 18), התשפ"ג-2023. התכנסנו היום להשלים את הבקשה לסעיף 98 על החוק האחרון של אותם שמונה חוקים של פגי תוקף שהתחלנו את זה בשבוע שעבר. ההוראה הזאת בעצם מסתיימת מחר. צריך להקריא את כל זה?

הצעת החוק נחקקה כהוראת שעה שעתידה לפקוע ביום 15.2.2023, בהתאם לסעיף 38 לחוק-יסוד הכנסת. להצעת החוק הוגשו 12 הסתייגויות על-ידי סיעות שלמות וחמש בקשות רשות דיבור. כמות זאת של הסתייגויות ובקשות רשות דיבור תאפשר זמן הנמקה של 15 שעות. בנסיבות אלה החליטה ועדת הכנסת כי מדובר על מקרה יוצא מן הכלל הנכנס בגדרי סעיף 98 לתקנון, המאפשר לוועדת הכנסת לקבוע סדרי דיון מיוחדים כמפורט להלן. הנמקת הסתייגויות ובקשות רשות הדיבור תתאפשר במסגרת זמן של עד 4 שעות. הסיעות שחבריהן הגישו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור יקבעו את חלוקת הזמן וסדר הדוברים. יובהר כי רשאים לדבר רק חברי הכנסת שהגישו הסתייגויות או בקשות רשות דיבור. במקרה של היעדר הסכמה בדבר חלוקת הזמן, תחלק מזכירות הכנסת את הזמן בין הסיעות לפי גודלן. לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36ב לתקנון, יתקיימו על הצעת החוק לא יותר מהצבעה אחת שהתבקשה על-ידי הממשלה או על-ידי חברי כנסת מסיעות הקואליציה, רובם מסיעות אלה ולא יותר מהצבעה אחת שהתבקשה על-ידי חברי כנסת מסיעות האופוזיציה או רובם מסיעות אלה, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית יחד. יושב-ראש הכנסת רשאי לאשר מספר מקסימאלי גדול יותר של הצבעות שמיות במספר זהה לשני הצדדים. בבקשה, אלקין. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי

קודם כול, אני מניח וזה לא צוין פה, אבל הסיבה להפעלה של 98 זאת העובדה שמדובר על הוראת שעה שפג תוקפה.

אמרת, סליחה, לא שמעתי. בדרך-כלל 15 שעות אין סיבה להגיש סעיף 98 ולהפעיל אותו. על 26? גם על 26. היו לנו הרבה חוקים כאלה ועמדנו בזה. אגב, אפרופו 26, כפי שאמרתי לאדוני, אם אדוני מוכן להתדיין על להזיז את החוק הזה לשבוע הבא, אנחנו מוכנים להסתפק בהרבה פחות מזה. הדלת פתוחה. הצעתי את זה גם היום בבוקר במליאה ואני עומדת בהצעתי. זאת הצעה של שנינו. אנחנו מוכנים לדבר וגם עוד סיעות אחרות באופוזיציה. נציגי האופוזיציה הקואליציה שבאופוזיציה. גם אני מצטרפת. בוא נסיים ואחר-כך נדבר על הוויזות. אין לי בעיה לעשות את זה גם פה. למה אין פה יש עתיד? אין פה בוועדה היום. הם היו ערים כל הלילה. ומה איתנו?

יאיר היה כל הלילה, לא? אתה רומז שיש דיל בין הקואליציה ליש עתיד? תגיד את זה במפורש. רמת האיי-קיו שלך תמיד היתה גבוהה. שיירשם לפרוטוקול. אדוני, אני אחזור. אני מניח שהסיבה שזה פג תוקף וצריך להיות מאושר עד יום רביעי. עוד פעם, אגב, אני חושב שגם ב-15 שעות היינו יכולים להספיק לאשר את זה עד יום רביעי.

סדר-היום לא עמוס והחוק הזה מגיע מייד אחרי ההתנגדויות לבקשות הרציפות ונאומים בני דקה. לכן הם גם אם סופרים את כל 15 השעות, עד יום רביעי בבוקר החוק היה מאושר ומן הסתם אפילו לפני זה. לכן, אני לא יודע אם בנסיבות האלה זה כבר לא שורה של חוקים. כל פגי התוקף אושרו ונשאר אחד ויש זמן לקיים את הדיון כסדרו. אז קודם-כול, אני מציע לכם לשקול אם בנסיבות האלה זה מוצדק. אבל אם כבר מפעילים 98, יש דבר שאני לא מבין. אחד, למה רק 4 שעות? יש לנו זמן עד יום רביעי בחצות. היום יש סדר-יום יחסית דליל ואפשר לתת יותר זמן לסיעות למצות את ההסתייגויות שהם הציגו ובקשות דיבור. דבר שני, למה רק הצבעה על הסתייגות שמית אחת. זה בכלל משהו מאוד דרקוני. בדרך-כלל, בהסתייגויות שמיות נתנו - - - וואלה? שנייה, אני אגיב. אני יודע על מה אתה מדבר. כשיש סדרה של חוקים של פגי תוקף אז באמת עשו את זה ועשיתם את זה בחוקים הקודמים. בדיוק כמו שאתם עשיתם. בדיוק על אותם פגי תוקף, שמית אחת.

אבל לא עשיתי על זה מהומה. אבל אנחנו כבר לא במצב הזה. אין לנו סדרה של פגי תוקף וכולם עברו. זה חלק מהסדרה, מה זאת אומרת? לא, הוא לא מגיע כסדרה. הוא מגיע כי החלטתם להביא אותו עכשיו ביום שלישי. תראה, היו 8. תסכים איתי שאי-אפשר להעביר 8 בחצי יום. לכן נאלצנו לחלק את זה. בזכות זה שחילקנו הצלחנו לעמוד ביעדים. אם לא היה 98, החוקים האלה היו פגי תוקף, לפחות 6 מהם. זה נכון. אבל הוא לא אתמול, הוא בא היום, פג תוקף יחידי. הוא צריך להסתיים עד יום רביעי.

למה הצבעה שמית אחת ולא שלוש כמו שבדרך-כלל נותנים אם כבר מפעילים 98? אין כרגע הצדקה.

כשיש רצף של דברים, כשיש מועד שצריכים להתכנס אליו אני מבין,

יש נאומים בני דקה, התנגדויות לרציפויות שכמה זמן זה ייקח, ואז בא החוק הזה. אז גם אפילו עם 98, גם נותנים 4 שעות בנסיבות של 15 שעות שזה מספר לא גדול של שעות. אפשר לצמצם מ-15 למספר יותר סביר מארבע. עוד על זה נותנים שמית אחת. כשיש סדרה ורוצים להספיק עד הלילה כי החוקים יפוגו, אני יכול להבין את זה. אבל אין, הכול נגמר, כבר עשיתם והעברתם. נשאר חוק אחרון כזה. מה הבעיה שיהיו שלוש הצבעות שמיות? על החוק הזה היינו אמורים להצביע יחד עם 3 חוקים נוספים. אבל לא הבאת את זה אז. לא הבאתי כי בוועדה היה שינוי של החוק. הצבענו על חוק הפיצול. אבל עכשיו הגענו לנסיבות שמאפשרות הצבעה יותר נורמלית ודיון יותר נרמלי. אני בכלל כופר בצורך פה ב-98 כי אפשר - - - אתה לא כופר. כופר בצורך. תודה. מישהו רוצה להוסיף. אם כך נעבור להצבעה. אתה לא מוכן להתחשב? אפשר לשמוע את דעתה של היועצת המשפטית האם זה מוצדק בנסיבות האלה, כפי שהן כרגע, לתת הצבעה שמית אחת? זה מאוד דרקוני, הצבעה שמית אחת. בכל ההחלטות האחרונות כך זה היה. של פגי תוקף.

כשהיתה סדרה של חוקים. כן, אבל מה זה משנה בעצם? כי אפשר להספיק לפני שהיא פג תוקף גם בשלוש הצבעות שמיות.

גם החוקים שהובאו ביום שני ושהובאו בשבוע שעבר היה אפשר להספיק. אם בכולן היו הרבה הצבעות שמיות לא היינו מספיקים. יש פה חריגה מהוראות התקנון, זה ברור. צריך גם לזכור שהצעת חוק של סעיף אחד קצר של הארכת תוקף. בעצם, על החוק יש בסך הכול שתי הצבעות, קריאה שנייה וקריאה שלישית. גם אין הרבה הסתייגויות. אגב, זאת עוד סיבה למה לא להפעיל 98. אין לי פה - - - אבל אם כבר מפעילים, למה אי-אפשר - - - אפשר. מה שהוועדה תחליט אפשר. אני לא יכולה להגיד שזה לא אפשרי. אנחנו מצביעים לפי איך שהקראתי, הצבעה שמית אחת. אני עובר להצבעה, מי בעד? מי נגד? הצבעה הצעת הוועדה התקבלה. אם כך, ההצבעה עברה. רביזיה. יש עתיד יגיעו לרביזיה? אני לא מבין. זה לא הוגן לעשות את הישיבה הזאת בלי יש עתיד. צריך לדחות הכול עד שהם יגיעו. אגב, גם הלילה לא ראיתי אותם.

אותם במליאה, אתה לא רואה אותם עכשיו. 24 מנדטים, זה לא הוגן לעשות - - - הם לא עובדים ביום שלישי. זאב, יש בעיה של חדר והאופוזיציה זה לעשות 15:50 ואנחנו בשלילת אזרחות. אולי תוותר על הרביזיה? למה לא 13:55? כי יש פה דיון.

של ועדה אחרת. אולי בסיעת יש עתיד? תוותר על הרביזיה כי זה ייקח לנו מהזמן של שלילת אזרחות ואנחנו לא רוצים. זה יהיה יותר הוגן אם זה יהיה - - - אני מקבל את זה. ארבל, שכחת מה היה פה? בכלל לא דיברו איתנו. אדוני היושב-ראש, אני מתנגד לחלוטין, לא לתת להם עוד הצבעה. אני מתנגד לחלוטין, לא לתת להם. לאור השימוש שהם עושים בזה. לא לתת להם בשום פנים ואופן. - - - למה? ראית מה הם עושים עם זה? זה כמו גן ילדים האיש הזה שיושב לידך.

אז אני אולי הייתי מציע את זה. כשזה חד צדדי, אין באמת עם מי. לכבוד יש עתיד שלא באה. תכבד את מי שהגיע. לא נבטל את הרביזיה, טעות שביקשתי. רביזיה 15:55. הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 13:24.